אנחנו ממשיכים בדיונים על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2021.

8א, 9, 28. אלה סעיפים שדנו בהם אבל לא הצבענו עליהם. ניתן אפשרות להתייחס אליהם אבל קצר ולעניין.